אני מתכבד לפתוח את ועדת הכנסת. הנושאים שלפנינו היום: המלצה לבחירת סגן ליושב ראש הכנסת, מטעם סיעת ש"ס. יציג את זה בן צור. אני מגיש את הבקשה בעקבות מינויו של חבר הכנסת יצחק וקנין לשר לענייני דת. אנחנו מבקשים למנות במקומו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בקשתך כנראה תאושר. מדובר קודם כול במינוי שהוא ללא הגבלת זמן, עד סוף כהונת הכנסת. אנחנו לא מגבילים אותו בזמן, המינוי דורש המלצה של ועדת הכנסת למליאת הכנסת, וזה הכול. אני מבקש להעביר את זה להצבעה. מי בעד?

הצבעה בעד ההמלצה 5 נגד, 2 נמנעים, אין ההמלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת מטעם סיעת ש"ס

בבקשה, אדוני. אנא פרט לנו את הנסיבות. חבר הכנסת טיבי, הגשת בקשה.

אני אקרא ברשותך, אדוני, את המכתב ששלחנו לוועדה: בהתאם לסעיף 59(2) לחוק הכנסת, וסעיף 10(א)(1)

אבקש את אישורה של ועדת הכנסת להתפלגות סיעת הרשימה המשותפת, שהיא צירוף מפלגות על פי הסכם שהוגש ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים, לסיעת הרשימה המשותפת (חד"ש,

בל"ד) וסיעת התנועה הערבית להתחדשות, ששמה יהיה 'תע"ל בראשות אחמד טיבי'. האם יש עוד חברי כנסת מהרשימה המשותפת, למעט הקבוצה שלך, שפורשים יחד איתך? לא. אני הנציג היחיד של תע"ל כיום ברשימה המשותפת - - רק חברי תע"ל יוצאים? - - כי חבר הכנסת סעדי וחבר הכנסת ואאל יונס כבר התפטרו בגלל הסכם רוטציה. הקבוצה של תע"ל בכמה חברי כנסת מדובר? הסיעה שאני מייצג מבקשת להתפלג. בכמה חברי כנסת מדובר? אחד. מדובר בהתפלגות לפי סעיף 59(2) בדומה להתפלגות שהייתה לנו בשבוע שעבר של סיעת המחנה הציוני.

שהוגש לוועדת הבחירות המרכזית לפני הבחירות לכנסת העשרים. זה הסכם בין ארבע מפלגות, שאחת מהן היא תע"ל, שעכשיו מבקשת להתפלג מהרשימה המשותפת. שמות הסיעות

שייווצרו כתוצאה מההתפלגות: הסיעה החדשה שחבר הכנסת אחמד טיבי ימנה עליה תיקרא 'תע"ל בראשות אחמד טיבי', והסיעה הגדולה, שיהיו חברים בה כל יתר חברי הרשימה המשותפת, תיקרא נכון לעכשיו 'הרשימה המשותפת (חד"ש,

בל"ד ותע"ל). תע"ל עדיין נמצאת כאן, לא הצלחנו לקבל בקשה עד למועד הזה מיושב-ראש סיעת הרשימה המשותפת לשינוי שם הסיעה, ולכן לא נותר לנו אלא להותיר את שם הסיעה כפי שהוא היום.

לסיעה יש יושב-ראש ורק הוא, או ממלא-מקומו, או חבר כנסת אחר - - - אנחנו מבינים שאין שיתוף פעולה מצד יושב-ראש הרשימה בעניין הזה.

האמת היא שזה נודע להם בשלב

יושב-ראש הסיעה לא נמצא בארץ, ולכן אני חושב שבגלל לוחות-הזמנים הקצרים נבצר מהם להגיש מכתב. זה יכול לבלבל את ועדת הבחירות ואת כל הציבור. זה יתוקן - - - ככל שיוגש מכתב כזה, אנחנו נביא אותו בפני ועדת הכנסת, כדי שתשנה את שם הסיעה. יש לנו הרבה צרות על הראש, נושא הרשימה המשותפת זה לא בדיוק משהו שאנחנו מתכוונים להתעסק איתו. העניין הנוסף זה באי-הכוח של הסיעה החדשה. בא הכוח יהיה חבר הכנסת אחמד טיבי, וממלא-המקום של בא הכוח אוסאמה סעדי.

בסדר גמור. נעבור להצבעה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההתפלגות 5 נגד, 1 נמנעים, אין התפלגות סיעת הרשימה המשותפת לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת אושרה. ההחלטה התקבלה.

בקשה להתפלגות סיעת יהדות התורה, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת. בבקשה, אדוני.

שבוע של הודעות דרמטיות. אין הודעה דרמטית, זו הודעה רגילה. אנחנו אנשים שאוהבים להיצמד למסורת, וכידוע אנחנו במשך 25 השנה האחרונות, שתי המפלגות,

ואגודת ישראל, נוהגים להגיש ביחד, כסיעה אחת, בזמן הגשת הרשימות, אבל אנחנו מתנהלים כשתי סיעות עד שאנחנו מגישים את זה. אומנם הגשנו כסיעה אחת בכנסת הקודמת, אבל אנחנו מבקשים להגיש כשתי סיעות עכשיו. אין כאן שום דבר מעבר להודעה הטכנית. מישהו שאל אותי בדרך, אמרתי לו שאצלנו נוהגים שבועיים מינימום לפני החתונה לא לראות אחד את השני... ליטאים זה שבועיים, חסידים זה יותר. חבר הכנסת מקלב, יש לנו ברשותך

התנאי הראשון זה שתזמינו אותנו לחתונה. והתנאי השני שלפחות תאפשרו לי

לחתונה בסדר, אני אתקשר... אבל אנחנו עושים את החתונה אחרי התנאים, אז אי-אפשר עכשיו לבוא עם תנאים... אצלנו יש תנאים, אחרי זה חתונה. יש לי שאלה ליועץ המשפטי של הוועדה בעיקר. אנחנו יודעים, כי אנחנו אנשי מקצוע, אין כאן שום השלכה כספית והשלכה של מימון, זה צד טכני בלבד. זו לא רק סוגיה של המימון אלא גם סוגיה של הנציגות שלהם בוועדת הבחירות. האם זה משתנה ברגע שהם מתאחדים מחדש? עכשיו הם מתחילים,

לקבל נציגות בוועדת הבחירות - - - אני לא יודע להשיב על זה עכשיו, וצריך לבדוק מול ועדת הבחירות המרכזית האם תשתנה הנציגות שלהם שם. אני כן יכול לומר שבדרך כלל, כאשר משתנה ההשתייכות הסיעתית, ויש התפלגויות מהסוג הזה, זה גם עלול להשליך - - - הוא לא שואל על ההתפלגויות. הרי עכשיו יהיה בטוח עוד נציג, השאלה מה קורה כשהם מתאחדים. הם יתאחדו, תשאל את השאלה הזאת. למה אתה שואל את זה עכשיו? אתה יודע מה יהיה? אני יודע מה יהיה? קשה לי להשיב על השאלה הזאת בשלב הזה. אני יכול להגיד שההתפלגויות האלה משפיעות על מספר הנציגים בוועדת הבחירות המרכזית.

מה יהיה הלאה אם יהיה מיזוג.

יכול להיות שתוגש רשימת מועמדים - - - זה עלול לפגוע באיזונים בוועדת הבחירות.

יכול להיות שתוגש רשימת מועמדים אחת, אבל לא יהיה מיזוג בין הסיעות בכנסת,

אני לא יכול לצפות מראש מה יהיה התרחיש בעוד כמה חודשים.

הפילוג - - - רגע. אני רוצה לומר עוד כמה דברים לפרוטוקול. גם פה מדובר בהתפלגות לפי סעיף 59(2) בעקבות הסכם שנעשה לפני הבחירות הקודמות. ההתפלגות הזאת תיצור שתי

חדשות בכנסת. סיעה אחת שתיקרא "אגודת ישראל", שבה יהיו חברי הכנסת יעקב ליצמן, מנחם אליעזר מוזס וישראל אייכלר, וסיעה נוספת שתיקרא "דגל התורה", שבה יהיו חברים חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אורי מקלב וחבר הכנסת יעקב אשר. אשר לשמות הסיעות אמרנו, סיעה אחת תיקרא "אגודת ישראל", השנייה "דגל התורה". לעניין באי-כוח הסיעות: אגודת ישראל בא הכוח יהיה חנוך זייברט, ממלא-מקום בא-הכוח יהיה מאיר פרוש. ובסיעת דגל התורה, בא-כוח הסיעה יהיה משה שיפמן, וממלא-מקום בא-כוח הסיעה יהיה יאיר אייפרמן.

הצבעה בעד ההתפלגות 6 נגד,

אין הבקשה להתפלגות סיעת יהדות התורה, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת אושרה.